צוהריים טובים, היום ה-27 בדצמבר 2018, י"ט בטבת התשע"ט, השעה 13:03. זה תענוג גדול לגמור

הצעת חוק של שלישייה מאוד מיוחדת, הלוואי שיהיו הרבה כאלה. הצעת חוק העסקת עובדים